אני מתכבד לפתוח את הדיון מעקב בנושא קליטתם של בני המנשה בישראל, הסרת חסמים בתעסוקה ותקציבי עידוד עלייה. בעצם דיון מעקב על שלושה נושאים שונים שהם קשורים זה בזה שהתקיימו במושב, ומפאת אילוצי פגרה כינסנו אותם לתוך ישיבה אחת. לכן גם אני מבקש מהמתייחסים להתייחס בקצרה, כי זה באמת דיון מעקב, לא צריך לפתוח את כל הנושאים מחדש, כבר שמענו עליהם מעבר לכך בדיונים שהתקיימו. אז בדיון בני המנשה בישראל אנחנו נבקש לשמוע עדכון על פרטי התוכנית שגובשה, תואר המצב הקשה בפעם הקודמת שדנו כאן, בעקבות המתיחות ומצב הלוחמה, אז שאלנו מה התוכניות של הממשלה להעלאתם של בני המנשה לישראל, והאם קיימות תוכניות מסודרות להמשך העלאתם. הבנו שגובשה תוכנית כזו, ננסה לקבל את הפרטים עליה ולבקש גם עדכון מפרקליטות מחוז צפון, מה שהיא תוכל לתת לנו ולומר לנו בדיון לגבי הירצחו של יואל ז"ל. אנחנו כבר ממש בשנה לדעתי, בסוכות זה היה כמדומני, אז אנחנו ממש מציינים שנה למותו. נציין שבחמש שנים האחרונות עלו 1421 עולים חדשים מקהילת בני המנשה. בהמשך נעסוק בנושא הסרת החסמים בתעסוקה, שהם נוגעים לעולים, אבל בני המנשה סובלים מהם אני חושב עוד יותר, וכאן גם היו דיונים קודמים שדובר על הסרת חסמים ומימוש החלטה 2225, שצוות בראשות מנכ"ל משרד הקליטה, כפי שמחייבת ההחלטה טרם התכנס. אני מבין שעדיין לא התכנס, אני מבקש לשמוע בעדכון ממשרד העלייה והקליטה לגבי מה המדיניות, איך מסירים את החסמים האלה. ותקציבי עידוד עלייה, שזה קצת נוגע גם במה שנגענו בדיון הקודם. בבקשה, נתחיל עם איזשהו עדכון אולי מפרקליטות מחוז צפון באמצעות הזום. שלום לכולם. אני לא יודע איפה עצרתם בפעם הקודמת, אז אני אתן סקירה כללית. אכן, אנחנו אוטוטו מתקרבים לשנה של הרצח, הרצח קרה ב-6 באוקטובר, עוד מעט שנה. מה שקרה בשנה הזו, בית המשפט החליט לעצור באיזוק, בעצם לשחרר את הנאשם ברצח, זה מבחינת התיק העיקרי. עדיין לא התחלנו לנהל הוכחות, יש כל מיני הליכי ביניים, זה מבחינת תיק הרצח. אבל מה שכן עשינו ויש התקדמות עם זה, אנחנו החלטנו שאנחנו מתמקדים ביתר המעורבים. אני מניח שכולכם מכירים, היה שם לא רק אירוע של דקירה, אלא אלימות מאוד קשה של מספר רב של מעורבים. אנחנו החלטנו שאנחנו מתמקדים במעורבים הנוספים,

מוציאים להם מכתבי יידוע, שזה בעצם החלטה מי יוגש נגדו כתב אישום בכפוף לסעיף שימוע ומי לא. אנחנו כמובן זימנו את המשפחה שמלווה על ידי עורכת דין רחל, אנחנו עדכנו את המשפחה ואנחנו עשינו באמת עבודה בהקשר הזה. אנחנו כרגע נמצאים בהליך של שימועים, יש שם המון קטינים, זו מערכת איזונים סבוכה. התיק העיקרי בתיק הרצח עדיין לא התחיל להתנהל, אני מניח שייקבעו מועדים בקרוב. זהו מהבחינה הזו. עו"ד משה, אתם בקשר עם המשפחה ומעדכנים אותם?

אני נפגשתי עם המשפחה אחרי שהחלטנו על שליחת מכתבי יידוע ושימוע לחשודים הנוספים, נוסף על החשוד ברצח. מדובר בקטינים, אני כמובן לא אנקוב בשמות, אבל נשלחו מספר מכתבי שימוע, אני הזמנתי את המשפחה אליי למשרד ביחד עם מתורגמן, את האבא, את עורכת הדין רחל שמלווה אותם. אני בקשר הדוק ואני מעדכן בכל התפתחות, וזהו זה מה שיש לי לעדכן בהקשר הזה. מהמשפחה של יואל, מי ידבר? האבא או האמא? תעלו את המשפחה, בינתיים חבר הכנסת לשעבר יוגב, אתה רוצה לומר משהו? התהליך הוא באמת ארוך, ולא ברור לנו גם, אם לא היו שם שיבושים בתחילת הדרך. צריך פשוט לומר את זה, ואני לא אומר את זה בוודאות, אבל ניכר שיש שם התקשות בחקירה כאשר הכל מוסרט והכל קיים, וזה עושה השפעה לאבא וזה כבר עניין רגשי. עד שלשום שהצלחנו להוציא אותו לטובת גינה, נעשית גינה - - - אז הוא היה מסוגר בבית, ועקב תהליך שמתארך ולכאורה לא ברור. בואו נשמע בינתיים ממשרד העלייה והקליטה על הנושא של עליית בני המנשה. אז כמו שאמרנו גם בדיון הקודם, בהנחיית השר הקמנו ועדה בין משרדית. בהתחלה חשבנו ללכת על משהו שהוא יותר מצומצם. הרחבנו את זה לוועדה בין משרדית בהחלטת ממשלה עם 13 משרדים שונים שקשורים בסוף גם לאוכלוסיית בני מנשה.

שיכון,

אוצר וביטחון לאומי ומשטרה, וכמובן משרד העלייה והקליטה. אני עומד בראש הוועדה, אנחנו ניפגש בפעם הראשונה ב-20 לספטמבר, ושם אנחנו למעשה נציף גם את המענים הקיימים נכון להיום, וגם את כל המענים שלכאורה חסרים ויש צורך להשלים אותם, וככל שנמצא לנכון ונגיע למסקנות, גם באמצעות חקיקה, ונשלים את הפערים האלו. מה לגבי עליית הקהילה? לגבי הנושא של העלייה, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, כרגע מדיניות השר לבחון את הנושא, ברגע שהמענים שלנו כוועדה, של הקליטה, תגיע למסקנות - - - בינתיים יש שם קהילה שנמצאת גם בסיכון, היה שם אירועים מסוכנים. זה נכון, אבל יחד עם זאת יש גם אוכלוסייה בסיכון באוקראינה, ויש ברוסיה, ויש באתיופיה ובמדינות נוספות, ומשתדלים בגבול היכולות ועל פי מדיניות השר. תראה, בסוף מדובר על, כמה אנשים נמצאים שם לדעתי? 5400. השאלה אם יש איזושהי תוכנית. מדינת ישראל יודעת לקלוט 5400 עולים, היא הצליחה לעשות יותר מזה. ושאלנו גם אז, אמרנו אם הקהילה היא קהילה בסיכון ואפשר לייצר, היו החלטות ממשלה על בני המנשה שאפשרו עלייה שלהם. האם יש כוונה כזו? גם להגיד חבר'ה אנחנו לא רוצים כרגע אמירה. לא מסכים איתה, אבל היא אמירה. אז אני אומר, באופן עקרוני אנחנו אמורים לעסוק גם בסוגיית הקליטה, שכרגע לפתחי היא מונחת. אתה לא עונה לי על השאלה.

אני מדייק מאוד גם בשאלה וגם בתשובה. שני הנושאים נמצאים לפתחי, גם נושא הקליטה וגם נושא העלייה וזה הא בהא תליא. ככל שאנחנו כוועדה, וזה תלוי בי ואני אומר את זה בקול וזה גם מצולם, ככל שאנחנו כוועדה נצליח להביא ולפתוח חסמים משמעותיים לבני הקהילה, ולהוציא אותם מהעוני ומהחוסר תעסוקה, ולהוציא אותם להיות שווים בני שווים בקהילה הישראלית, יהיו חלק מהקהילה כדי שלא נפגוש אירועים מזעזעים כמו שפתחת בראשית דבריך, יהיה לנו יותר קל לגשת לנושא של העלייה כשיש תשתית קהילתית ראויה וטובה. קודם כל הדברים שאתה אומר קשה לי לשמוע אותם. הם שינוי מדיניות חד ממדיניותה של מדינת ישראל וממשלות בישראל ב-75 השנים האחרונות. מעולם קשיי הקליטה לא היו חסם לעלייה לארץ, גם כשעולים היו צריכים לגור פה באוהלים ובמעברות, ועברו תקופות וימים קשים, איך כתב מנחם בגין בספר שלו 'המרד' השמיים והכוכבים של ארץ ישראל הם הגג הכי טוב עבורנו ובלבד שתהיה עלייה לארץ, נפתור את כל הבעיות אחר כך. ובהקשר הזה, בן גוריון לא חלק עליו ונזף בשר האוצר שלו, קפלן בזמנו ב-49', שהעלה טענות דומות, טענות שאתה מעלה. באים כל כך הרבה עולים,

אנחנו צריכים להאכיל אותם, צריכים מגורים, צריכים תעסוקה, ופה אני מוחה על שינוי המדיניות הזה של ממשלת ישראל. הוא בעיניי משהו שלא יעלה על הדעת, זה לא מקובל על הוועדה. אני חושב שגם צריכה לעבור החלטת ממשלה בעניין הזה, כי מדובר פה בשינוי מדיניות משמעותי.

סוגרים את שערי העלייה, כל זמן שאין תוכניות קליטה. לא היה כזה. לכן אני רואה את הדברים האלה, אני אומר אותם בצער,

הציפייה שלי היא אחרת. עכשיו לגבי הסרת החסמים, אם אתם בקצב שבו היה פה דיון בחודש יוני על הנושא הזה, וועדה תתכנס שלושה חודשים אחר כך ב-20 בספטמבר, כנראה שהכינוס השני של הוועדה אחרי שיהיה כינוס חגיגי, יהיה לפחות אחרי החגים. זה לא קצב עבודה. אני אומר לכם את זה במובנים של קהילה. היומיום שלהם לא משתנה. בשלושה חודשים האלה, היומיום שלהם לא השתנה. ופה אני מבקש משרד העלייה והקליטה, יש משרד ממשלתי רק לנושא הזה. הקצב צריך להיות אחר. אני רוצה להגיב לזה. זה לא עוצר אותנו מלעסוק במה שצריך לעסוק. אנחנו מסיירים בכל הקהילות, פותרים חסמים בכל המקומות, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הארגונים, אנחנו עוברים יישוב יישוב ועיר עיר כדי לתת מענים. אנחנו חוקרים וחופרים בסוגייה הזו, מעבר לזה שאנחנו גם עושים המון תיקונים שגם לא נעשו בשנים עברו. אנחנו משווים תנאים, הרבה מאוד מהתנאים של יוצאי אתיופיה הם יותר מוגדרים ממה שהוגדרו בעבר כאוכלוסייה ייחודית, יחד עם יוצאי אתיופיה. רק השבוע תיקנו את נוהל של החיילים הבודדים, הכנסנו את בני המנשה, הם יקבלו מענקים, כולל בנות שירות לאומי, דברים שלא היו בעבר, ואנחנו נוגעים ופותחים הרבה מאוד דברים. אם היה זמן, הייתי מרחיב שעתיים שלמות על כל הנקודות שבהן כבר עסקנו בחצי שנה האחרונה, וזה היה הרבה מאוד. בתוך כל זאת, אני מסכים שנושא העלייה הוא מורכב. גם שם אנחנו עסוקים בלתת מעטפת משמעותית, שברגע שתתקבל החלטה של מדיניות השר אז אנחנו נפעל. אנחנו כבר מול מערך הגיור, מול הרבנות, קיימנו דיונים איך יפעלו, מה יפעלו, גם מול הסוכנות, גם מול גופים אחרים. ברגע שההחלטה תתקבל, אז אנחנו כגורם מבצע נבצע אותה מיד.

המשפחה נמצאת בזום? בואו נשמע אותם. שלום, אני כאן ולצדי גדעון, האב. שלום, מאיר אתה יכול להגיד לאב שאנחנו רוצים לשמוע האם היו איתו בקשר מהפרקליטות או האם עדכנו אותו? אם יש איזשהו מסר שהוא רוצה להעביר כאן לוועדה. (מדבר בשפה זרה, דבריו מתורגמים סימולטנית ע"י מאיר פלטואל) קודם כל אני מודה לכם עכשיו שנתתם לי את הזמן כאן. יואל הוא הבן שלי, הוא נרצח ועד היום מבחינתי לא ראיתי התקדמות של הפרקליטות, וגם לא תפסו אף אחד, ומי שהם תפסו אותו כבר שיחררו אותו. לכן עכשיו אני מבקש תעזרו לי שיהיה צדק,

וגם כל המעורבים, כל מה שצריך כדי שיהיה התקדמות תעזרו לי,

לא יכולתי באופן שיגרתי וגם אשתי וכל המשפחה לחזור לעבודה. כל כך רציתי לפרנס את המשפחה,

אלה שתפסו משחררים אותם למעצר

באיתור מתורגמנים מקצועיים מתוך המקצוע.

של הדיון שקיימנו פה על נושא אחיות מול משרד הבריאות. בבני המנשה אנחנו קיבלנו רשימה של שבע אחיות, מתוכן אחת באמת מתקדמת עם האישורים. עוד ארבע אנחנו מנסים לאתר

לגבי עידוד עלייה, מי במשרד הקליטה נותן? בבקשה יאנה. לגבי תקציב אופק ישראלי,

מתקדמים. שבוע הבא בהתאם להחלטת הממשלה,

התוכנית הראשונה היא בעצם תהיה תוכנית של 19 חודשים עד דצמבר 2024, ותאפשר לנו רצף

כשבחנו את כל הנתונים לגבי ההגדרות של איך אנחנו רוצים לחלק את התקציב של אופק ישראלי, וכחלק ממדיניות השר והנתונים של מספרי היהודים, זכאי ישבות

יכול להיות שגם מעדיפים, אני לא יודע. אני מנסה להבין מה השיקולים להגיד אני שם,

ההתמקדות בנקודה של רוסיה או אוקראינה היא בעיקר פה, כי ראינו שיש הרבה אנשים חוזרים, והרצון הוא להשאיר אותם פה

מכיוון שזיהינו שהרבה מאוד מועמדי עלייה, אני אומר רגע מכל המרחב, בכוונה אני לא אומר מדינות ספציפיות, אתם מבינים אותי, התפזרו, ולכן אנחנו נשקיע הרבה מאוד במדינות הסובבות כדי להביא אותם לישראל. יש לי שאלה, לא יודע אם

כמה בתוך התקציב של ה-20 מיליון מושקע לטובת שיווק בצרפת? בסדר?

ה-16 מיליון הם לכל העולם, הם עוד לא חולקו. אחרי שתיבחר

במסגרת המכרז הגדרנו בעצם יעדים של הגדלת מספר המתעניינים בעלייה,

לקהלים חדשים שלא נמצאים לנו כרגע בפול, ובעיקר להגדיל את מספר העולים בפועל. כפי ששי ציין, ברגע שאנחנו נתקשר עם הזוכה במסגרת המכרז, אנחנו נבצע הערכה על אזורי הפעילות, נחלק משקולות של תקציבים בהתאם לפוטנציאל ונתחיל לפעול. הקמפיינים בגדול יופרדו לשני חלקים. חלק אחד יהיה קמפיין שוטף שבעצם יהיה תמיד באוויר בכל המדינות ויוכל לתפוס מתעניינים שמתעניינים באופן עצמאי, אקטיבי בעלייה, ואנחנו פשוט הפעם נהיה שם בניגוד לפעמים קודמות. והווקטור השני זה בעצם יהיו כל מיני קמפיינים יזומים שלנו לתוכניות שהם במיקוד. אם זה עכשיו תוכניות של צעירים, תוכניות תעסוקתיות. או להגיב לאירועים שקורים בעולם. אגב משרד הקליטה, למה זה הלך דרך אופק? למה לא דרך לפ"מ? זה תקציב של אופק ישראלי. באופק ישראלי תמיד היה תקציב של שיווק, רק פשוט עכשיו החלטנו להגדיל אותו ולהפוך אותו ליותר מקצועי וליותר ממוקד. וכבר הייתה חברה שנבחרה בעבר, אבל בגלל ההיקפים הגדולים, החלטנו לצאת למכרז נוסף. הבנתי, אוקיי. מוטי בבקשה. אז אני אגיד בזריזות. קודם כל אגיד תודה. ו-ב', באמת אני אוהב את סמנכ"ל קליטה, ואני חושב שהציוותים שלך היו נהדרים וחשובים, אני חושב שזו צריכה להיות המדיניות וכל עולה מכל קצוות תבל, לפתוח לו את השערים. אני לא אחזור כדי לא להאריך, אבל אהבתי. שתיים, וזה הנושא המרכזי שאני חושב שצריך לדחוף אליו, לעלייה של עוד עולים. יש רשימה שמית, צבי אמון על רשימה שמית מדויקת של 5400 בשבי ישראל, וכן אם יוולדו עוד כמה תינוקות אז בסדר, ואם יהיה עוד חריג או שתיים, אבל אלה הם דברים שאנחנו מכירים מהחיים, אבל לא באלפים או במאות, וגם לא בעשרות. אני חושב שהמציאות בארץ משתפרת, ואנחנו פועלים עליה כל הזמן, ובוודאי כל הזמן צריך להמשיך שתשתפר, ועל זה הנושא השני שאני רוצה לדבר, אבל גם על השוואת תנאים שיקלו. אני בשעתו, אולי יחד איתך גם, ניסינו שכל העולים מארצות מצוקה, כמו יוצאי קיבוץ פעם שיוצאים עם מזוודה ולא עם רכוש, כמו טוניסיה היה פעם, ותימן היה פעם בודדים, השוואת התנאים צריכה להיות לעולי אתיופיה בלי שאני חס ושלום רוצה לפגוע בהם. מדובר על חינוך, קליטה, שיכון, ודברים נוספים. טירה נמצאת פה, היא עשתה עבודה גדולה בחינוך בפשטות. אישה שעובדת במשרד החינוך בראש אגף ויודעת לעשות באגף שלה, אבל למשל למה שלא בן מכינה וישיבת הסדר, מקום שאתה יכול לחזק את האנשים לבנות את מנהיגותם שיחזרו לקהילה, להשוות את המיקוד, להשוות את הדברים.

זה סיפור של כסף יותר גדול, אבל אפשר לבדוק את זה. אני לא אומר להוסיף כסף, אני אומר למצוא באותו אגם של כסף את הסיוע לכל אלה שעולים מארצות מצוקה. הדבר האחרון בעניין הזה, זה באמת החקירה. אני לא רוצה להוסיף בזה יותר מידי כי יש פה גורמי מקצוע ואחרים. ליוונו קצת, וצבי ליווה יותר, ויש את עורכת הדין, וכמי שגם מלווים את האבא ונחנוך יום למחרת יום השנה ב-28 י"ג תשרי, נחנוך גינה לזכרו עם עיריית נוף הגליל, שבי ישראל וקק"ל. אז היום הראשון שהצלחנו להוציא אותו מהבית, שלשום, והוא היה שמח לעבוד יחד עם הגנן.

אני לא מדבר על הכאב, אני מדבר על עבודה מקצועית של חוקרים, של משטרה, של פרקליטות, ושל הבאת תוצאות כאשר דברים ברורים.

עידית, בבקשה. כן, אני רק רוצה לציין שני דברים בקשר לנושא של עליית בני מנשה.

שיש לנו רשימה סגורה, ואני רוצה לציין את זה כי זה נורא חשוב, שלא יהיה דוגמאות אחרות, הרשימה היא סגורה. והדבר השני, שעקב המצב של מלחמת האזרחים שנמצאת במאניפור, איפה שרוב העולים הפוטנציאליים נמצאים, לצערנו אנחנו כארגון נאלצנו לראות אחרי החגים, אם אנחנו לא נוכל להמשיך לשלוח עזרה הומניטרית לשם, כי אין לנו את האפשרויות. זאת אומרת שהעולים הפוטנציאליים נשארו בלי שום מכסה, בלי גג, בלי תרופות, בלי שום עזרה. לתשומת ליבכם. אני אבקש מהסוכנות היהודית, הבנתי שאלמוג רוצה. בבקשה אלמוג, אחריו אני אתן לדוד מהוועד של שבי ישראל.

ממש בקצרה, גם מודה על הזכות לעסוק גם בעידוד עלייה וגם בסיפור של שבט מנשה. אז אנחנו בעצם בסוכנות היהודית נרתמנו במסגרת אירועי החירום בצפון מזרח הודו, ופעלנו לגיוס תרומות, והעברנו בפועל, כן? זה לא דברים שהם על הנייר, העברנו בפועל עד היום שלושה גלים של תרומות בסך של יותר מרבע מיליון שקלים, כמובן בשיתוף ידידים שלנו בפדרציות ניו יורק ועוד. התשלום האחרון, ביצענו גם בצורה מהירה שיהיה להם לפני החג, שהם יוכלו להשתמש ולרכוש דברים, ונמשיך לסייע ככל שניתן ואיפה שצריך.

דוד ישראל בראון. אני רציתי להגיד, הנקודה של עידית, שיש בערך 2000 פליטים היום, זה אנשים שהפסידו את הבית, את העבודה, אין להם אוכל, אין להם בית כנסת, שהארגון הכמעט יחידי בפועל זה שבי ישראל, שעושים מה אנחנו יכולים. אנחנו עובדים צמוד עם הסוכנות, והסוכנות עזרה לנו דרך הפדרציות, ג'וינט ואחרים וזה מאוד טוב, אבל אין לנו אפשרות יותר מכמה שבועות להמשיך את זה כספית. ואני חושב יהיה מצוין אם גם כן יהיה עזרה ממדינה, כי זה אולי ממשרד הקליטה שיכול לעזור לנו. התוכנית - - - יכול להוציא אתכם שיהיה לנו אפשרות לתת להם לחיות.

צבי בבקשה. תודה רבה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכולם, במיוחד תודה גדול לעודד פורר. שתי נקודות, אחת יואל ז"ל. עד עכשיו כמעט שנה שלמה המשפט לא מתקדם. אני ליוויתי את המשפחה, ההורים, כל משפט אני הייתי נוכח, מתרגם. איך זה מתנהל? זה לא ייצא צדק בחיים. בסוף יגידו יואל אף אחד לא רוצה אותו, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. יגידו ככה. זה מה שאני רואה. אני שותף אמירות של האבא, מבקשים ומתחננים שאתם תעזרו לנו, המשפחה, הקהילה החלשה הקטנה, לפחות ייצא צדק.

גוררים את הרגליים שלהם, שיבוש משפט, כל מיני, לא דמיינתי בחיים. נקודה שנייה, אלה שנותרו בהודו. המלחמה ממשיכה, כל יום יש רצח, ומרגישים קהילת בני מנשה 5500 איש, מרגישים והם מתפללים כל יום 24 שעות. אין להם לאן ללכת. הם פונים אלינו, מסתכלים את השמיים, והדבר הראשון במחשבה שלהם זה לחזור ארצה. פה בארץ אם יש מלחמה, יש לנו אויבים מסביב, מסתכלים למעלה ומתפללים, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. במאניפור אלה שנמצאים בני מנשה, כל יום, כל שעה, מתחננים, מתפללים, מתי אתם תצילו אותנו. אני חושב זה הצלת נפש יהודי וכלפי מדינת ישראל יש לנו אחריות כבדה, מדינת ישראל יכולה לעשות קהילה קטנה 5500, אנחנו יכולים לעשות עוד יותר.

תודה. רונן פוקסמן בבקשה. תודה, אני חוזר רגע, קופץ לנושא של הסרת החסמים. אני רק רוצה להגיד, קודם כל תודה על המשך המעקב והדחיפה, ואנחנו בקשר גם עם משרד הקליטה וגם עם משרד הבריאות. צריך להבין פה את לוחות הזמנים. אנחנו למעשה כביכול סיימנו את שנת העבודה של 2023, וכבר חושבים קדימה. אנחנו עומדים לפרסם את כנס מקצועות הבריאות הבא שלנו. בעיקר אני חושב, רופאי שיניים ואחיות שהם מחכים לאיזושהי בשורה, הנושא של מומחיות רופאי שיניים שפשוט מדיר את רגליהם של הרבה מאוד רופאי שיניים עולים, שכרגע פשוט לא עושים עלייה כי הנושא לא מוסדר בישראל. והנושא של האחיות שכבר נראה לי שלמדנו עליו. אנשים מתכננים לשנה הבאה, אז אני חושב שצריך לתת פה איזושהי דחיפה לוועדת מנכ"לים לקבל החלטה ולייצר שינויים בשטח.

אתה רצית להגיד משהו? דוד האוקפ, פרויקטור. זה פעם השני שבאתי פה. אני מייצג מטבריה, ותודה ראש הוועדה עודד. אני רציתי להעלות, עכשיו המלחמה ראיתם יום-יום וכל העולם רואה, וכל מי שעוזר לבני מנשה, כמובן שבי ישראל. בתור הפרויקטור רציתי להגיד דבר אחד עבדתי בקהילה, אבא שלי הוא עם החלוצים. אני ראיתי בעיניים המון, והכל זה דיבור שאני רוצה לחזק אותך לעשות בפועל. אנחנו מספר קטן, 5000 זה משהו לא משמעותי לעומת אחרים. תודה רבה. סבטלנה מנוף הגליל, מנהלת אגף הקליטה, בזום.

שלום לכולם. אני רוצה כמו מוטי להתחיל בתודה למשטרה, תודה לגיא ולעדן שהבינו כמה שזה חשוב להעסיק בן אדם מהקהילה, ויש כמה שכבר מאוד מתקדמים בתהליך. אני מאוד מקווה שההכי טוב יתקבל בסוף, אז תודה לגיא ולעדן. ממש שני נושאים קצרים. אני אשמח שיהיה איזשהו שולחן עגול שכמו שדיברו פה על מגוון המשרדים הממשלתיים, כי לדעתי משרד הבריאות יכול לחשוב על איזשהו תהליך של הכרה כמו שקלאודיה אמרה, איזשהו עזרה בהכרה בתעודות שלהם. אולי אם התעודה לא תואמת בדיוק, אז אולי לחשוב על איזשהו קורס ייעודי לקהילה שיעזור לאחיות האלה. גם לנו בנוף הגליל יש כמה אחיות שהתעודות לא תואמות במדויק את הצרכים שיש בארץ.

גם לאחיות מחבר העמים, יש הרבה אחיות שלא עובדות בתחום כי התעודות שלהן לא תואמות, אז אני חושבת שצוות כזה בין משרדי יעזור מאוד. נמצאת איתו גם אסיה ציירסקי בזום, שהיא תותחית בתחום של קורסים. כמו שאני אמרתי בפעם שעברה, יש הרבה תחומים במדינת ישראל שחסר עובדים, ואם יהיה איזשהו שיתוף פעולה, אז אפשר יהיה ממש למנף, לקשר בין העסקים שזקוקים לעובדים, להכשיר אותם ולהכניס אותם למגוון תחומים שזקוקים. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון, בבקשה משה. רק להוסיף, שאנחנו באמת ממשיכים ונמשיך לעבוד בשיתוף עם כל הארגונים בנושא הזה, זה נושא שהוא חשוב לליבנו מאוד, אנחנו עסוקים בו מאוד. וגם לומר תודה גדולה לטירה על העבודה שהיא עושה גם בתחומים של החינוך, זה משמעותי, זה נוגע בה, היא רתומה, ואנחנו עושים את זה הרבה עבודה משותפת. גם גיא ועדן בנושא המשטרה. גיא אליהו ועדן טפט, לצורך הפרוטוקול. כן, יש להם תוכנית יפהפייה. ישבנו, נפגשנו, אנחנו עסוקים בזה, להכניס שוטרים קהילתיים במקומות שיש ריכוזים של יושבי בני מנשה. עוד שתי נקודות חשובות, אנחנו גם נוגעים בנקודה של עובדים סוציאליים, אנחנו בונים תוכנית של בני מנשה שיוכשרו לעבודה סוציאלית, שיוכלו לתת מענים בקהילה. ומשהו משמעותי מאוד שלא היה עד היום והוא לא קיים באף משרד ממשלתי, בעזרת השם בראשית 2024, יהיה מנהל תחום בני מנשה בקליטה וקהילה במשרד העלייה והקליטה, ולמעשה זה יהיה עובד בני מנשה הממשלתי הראשון במדינת ישראל. אז זה התחדשות, ואני מקווה שמשם נוכל לבשר עוד הרבה בשורות טובות. תודה. אני רוצה לסכם את הדיון, ראשית אני אפתח בנושא הזה של עלייה כערך. העלייה לארץ כמו שאמרתי משה, המסר הזה בעיניי הוא קריטי למשרד העלייה והקליטה, אני לא מקבל את הטענה שיש קשיי קליטה ואנחנו נחכה עד שנפתור את קשיי הקליטה, בינתיים יש קהילה יהודית שנמצאת במצוקה בגולה, ופה התפקיד שלנו להעלות אותם לארץ. קהילה לא גדולה, ודווקא בגלל שהיא לא גדולה, אין פה איזשהן מגבלות שמדינת ישראל לא יודעת להתמודד איתן, ולכן הקריאה שלי שוב, זה מה שאמרנו אז בדיון ואני אומר עוד פעם, תביאו החלטת ממשלה, תעלו את בני המנשה לישראל, ושבו בנים לגבולם. אין לי מעבר לזה עוד מה להוסיף. בהקשר של הסיוע, וכל מערכי הסיוע, הם צריכים להיבנות, והם צריכים להיבנות יחד והמדינה מתמודדת איתם, חלקם כבר הרבה מאוד שנים בארץ. לגבי החסמים בתעסוקה, קלאודיה,

אני מבקש כמובן לקבל את הסדר יום הצפוי לוועדה של ה-8 באוקטובר. בנוסף אני מבקש לקבוע דיון בשבוע שלאחר מכן, הכנסת כבר חוזרת לפעילות, שיהיה דיון מעקב ששם אנחנו גם נקבל עדכון מהוועדה. הבקשה של וועדת העלייה והקליטה, שבוועדת המנכ"לים יידונו בנושא האחיות, בנושא רופאי השיניים, כי דיון המעקב שאנחנו נעשה יתמקד גם בזה. ופה אני אבקש נציגות בכירה של משרד הקליטה לנושא התעסוקה בעניין הזה, ואני מבקש גם נציגות בכירה ממשרד הבריאות. זה כבר משהו שבאמת קריטי. לגבי עידוד העלייה, ה-16 מיליון שקל לפרסום זה הרבה כסף, זה דרמטי במובנים האלה. אנחנו מבקשים להעביר לוועדה את היעדים והקריטריונים לגבי איך הולכים, לאן זה הולך, זה סכום מאוד מאוד משמעותי.

רק אני אומר אדוני היו"ר, אחרי שנבחר את החברה ונעבוד איתה, נוכל להגיד לאיפה זה מחולק. זה עוד לא חולק, בסדר? בסדר, אני מבקש גם להעביר את המסמכים לוועדה, כלומר את המכרז. לגבי החקירה, אני אומר את זה לנציגי הפרקליטות, אנחנו נמשיך לעקוב. אנחנו נעבור על זה, לא נאפשר לעניין הזה להתמסמס, כולל אלה הנוכחים מסביב שצריכים לבוא חשבון נוכח האלימות שהייתה שם. לבסוף אני אציין, אנחנו נקיים דיון בשבוע הבא, גם דיון שלא מהמניין, אישר לנו היושב-ראש, נוכח מצב הקהילה היהודית במרוקו אחרי רעידת האדמה. נבקש פה בסיוע של הסוכנות היהודית גם לשמוע מה נעשה שם, מה הקשיים, ואיפה משרדי הממשלה נרתמים. נוגע יותר לתפוצות, פחות לעלייה וקליטה, אבל גם בהקשר הזה אני מציין שיהיה טווח זמן מספיק בשביל להבין מה הצרכים שמדינת ישראל נדרשת שם לטובת סיוע לקהילה. תודה רבה, אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ושנה של עלייה ברוכה. שנה טובה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:48.